אנחנו עוברים לנושא הבא. הנושא הבא הועלה על ידי חבר הכנסת משה ארבל,

הוא נושא שגם עלה בוועדה.

הפתרונות נמצאים על השולחן.

חושבת שגם אתם יכולים באמת למה אתם לא שוקלים באמת להגדיר מתפרות שיוכלו לעבוד ולעסוק בייצור מסכות כעסק חיוני? וכך גם לתת עבודה לאוכלוסיות חלשות.

לנו כמשרד הבריאות אין כלים לעידוד מפעלים בארץ לייצר מסכות. אתה לא משרד הבריאות. אתה ועדה. אתה ועדה. אתה חבר. אנחנו כוועדה נוכל

לא, גם לוועדת המחירים, בסופו של יום, אין כלים. יש כלים להמליץ לממשלה. לבוא ולהגיד עכשיו לממשלת ישראל: טוב, תשאירו את המצב כמו שהוא זה הפתרון הקל ביותר.

יד אחת צריכה לדבר עם היד השנייה. זה מה שאנחנו אומרים לך. אם הדבר הזה עובר דרך משרד הכלכלה, אז תפנו אתם למשרד הכלכלה ותהיו איתו בשיח, כדי שהדבר הזה,

אתם יושבים סביב אותו שולחן.

אולי זה לא היה חד מספיק. אנחנו בקשר ישיר עם משרד הכלכלה. יש התכתבויות עם משרד הכלכלה בנושא הזה. הם דיווחו לנו שהם הכשירו שני מפעלים חדשים. הם פועלים בעניין היצע. אנחנו נעמוד מולם בקשר. תהיה הגדלה של היצע של המסכות בארץ בייצור מקומי. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. בעבר, מתוך חרדה לתושבים במדינה, המדינה ידעה לחלק מסכות אב"כ, שכל מסכה עולה אולי מאות שקלים. שהיעילות שלה לא מי-יודע-מה. פה מדברים על משהו מאוד זול, שיכול באמת לתת תחושה טובה גם לתושבים. למה המדינה לא יכולה לקחת את זה על עצמה, את הנושא של הייצור, גם את הנושא של החלוקה ללא תשלום למשפחות, פר משפחה, פר ילד? לתת לכל אחד קופסה. זה מה שצריך לעשות. תגיע לקופת חולים, תקבל מסכה. מקבלים את זה בבית מרקחת או תמורת דברים כאלה. הרי לצורך שיווק ופרסום, היום בתי מרקחת מחלקים לך כל מיני תרופות אפילו בחינם. כל הדברים, תרסיסים לצינון, כל מיני דברים. אז דבר כזה בסיסי, למה המדינה לא יודעת לקחת את זה על עצמה? בהמשך למה שאמר ושאל חברי חבר הכנסת אבוטבול, למה אנחנו ברגע שמדברים על תוכנית של 80 מיליארד, עשרות מיליארדי שקלים, ופה מדובר בכסף קטן יחסית לעניין הזה של הספקת מסכות, במיוחד לאוכלוסיות החלשות והמוחלשות.

לא לכולם אני אומר.

למשל, לאלה שמקבלים קצבאות נכות, לקשישים, אלה - - - ילדים. מרגע שהטלתם חובה, אתם חייבים להבין מה השלכה של החובה הזאת. נכון. חיים הופרט, תשובה ואנחנו צריכים לסיים.

שההמטרה של הפיילוט שדיברתי עליו היא לחלק את המסכות האלו בחינם, וכמובן לעמוד בקשר עם משרד הרווחה ולתת את זה לאוכלוסיות מוחלשות. כמובן שאנחנו עכשיו נכנסים לכל המוסדות של הרווחה ולכל המחלקות. אז אני מניח שבסופו של יום יחולק גם שם. צריך להבין שכרגע אנחנו עושים רכש מסיבי. המדינה תרכוש מסכות כירורגיות לכל הצוותים הרפואיים, ולאט-לאט, ככל שיידרש, אנחנו נעשה מה אנחנו יכולים כדי להמשיך ולחלק את זה לאוכלוסיות המוחלשות. אוקיי. אני מודה לך בשלב הזה. אני רוצה לסכם את הדיון, כי יש לנו עוד דיון אחרון, ואנחנו לא יכולים לחרוג יותר מחמש דקות מהזמן שנקבע. ברור שיש פה כשל. ברור שיש פה מצב שבו מצד אחד לא רק שהם מטילים על האוכלוסייה, אלא זה עומד להיות תנאי בכלל להחזרת משהו מהחיים הכלכליים.

לצאת מהבית.

בכל מדינה שאנחנו בודקים את זה, הדבר קיים. במדינות שהחזירו רמה מסוימת של מסחר, של פעילות במפעלים וכן הלאה, מסכות זה א',

אפשר לבקש מהממ"מ איזה מחקר לגבי מחירים של מסכות? כן. אפשר. ואני אומר לך שקצת מגגלים בזה ותאמיני לי, עוד לפני הממ"מ, זה יהיה אצלנו. התחושה היא שהיד הייתה קלה מדי על הדק ה"לא", כן? זה עלה לוועדה. לא שהטיעון שהשמיעו בפנינו גם כפיר בטט גם חיים הופרט הוא לא טיעון שיש לו רגליים. אבל התייחסו לזה כאל איזו סוגיה בפיקוח על המחירים ולא כאל בעיה לאומית ותנאי בכלל להמשך הפעילות. אנחנו נחזור לדבר הזה. אנחנו קוראים מכאן לוועדת המחירים להיות על זה, לקבל נתונים ולערוך דיון נוסף בעניין הזה בהקדם. אולי זה לא פופולרי כל כך למי שהוא חבר קואליציה, אבל אני גם קורא לשרי הממשלה. אם שרי הממשלה יפעילו יותר לחץ על ועדת המחירים הגיע הזמן באמת שהתוצאה תהיה אחרת. גם שרי הממשלה צריכים לקחת אחריות באירוע הזה, לרבות השרים הרלוונטיים, שר הכלכלה ושר הבריאות. משה, זו אמירה שנכונה בערך לכל דיון שלנו. אנחנו עוברים לדיון האחרון של היום. הישיבה ננעלה בשעה 12:16.